אני פותחת את ישיבת ועדת המדע והטכנולוגיה.

28 ליולי 2020. על סדר יומנו: הצעת חוק למתן שירותים חיוניים מרחוק (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התש"ף-2020.